סביבתי) סעיפים 5 עד 8, 13-14 (בעניין רישוי לפי חוק חומרים מסוכנים, חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים; חוק המים)

לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023 [פוצלה לפי סעיף 84(ב)

נכון, עדיין.

אני אגיד לך. אנחנו לא דנים בנושא הזה. אני רק אסביר את עצמי. לא, לא, לא. זה לא מופיע בסעיפים. אז צריך באיזה שהוא שלב. אבל הסביר היועץ המשפטי מקודם על מה אנחנו דנים עכשיו, באוויר נקי. אנחנו לא מגיעים עדיין לחומרים המסוכנים.

אבל זו ישיבה אחרונה שאני אחכה לזה, אחר כך אני לא ממשיך את הדיונים.

גל ברנס, אגף תקציבים. יוקצו מאה אחוז ממה שביקש המשרד להגנת הסביבה, גם במשאבי כוח אדם וגם במשאבי מחשוב לצורך יישום.

לא, זה לא מספיק טוב, תכף אני אגיד לך למה. זה התשובה הכי טובה שאתה יכול לקבל ממשרד

ואם חלילה לא יהיה,

אז זה ייעשה מיד אחר כך באיזה שהיא תקופה. זה הרי לא ישתנה כל כך באופן קיצוני. אני מציע, מבקש, מציע ואנחנו נשאל את זה בישיבה הבאה. שתיקחו את הלוח גאנט ואת החלקים הראשונים שלו תצמידו קצת אחד לשני,

תציגו את התיקונים העיקריים?

פסקה (1) היא כוללת מספר תיקונים לסעיף 2 לחוק אויר נקי,

סעיף ההגדרות. רוב השינויים הם שינויים טכניים שנגזרים מההסדר החדש שיש לנו בעצם הממשקים עם חוק חומרים מסוכנים וכן הלאה. אני אתייחס בכמה מילים לדברים שהם יותר

עוד שינויים שיש בתיקונים של סעיף 2 לחוק,

זה התיקון של ההגדרה של הממונה. היום ההגדרה של הממונה בחוק אויר נקי מתייחסת באופן ספציפי לחלוקה

ולא תמיד הייתי שמח למה שהוא החליט, כן? לצורך העניין. ולא תמיד המנכ"ל אהב את מה שהוא החליט ולפעמים היה שיח כזה או אחר. אבל מצד שני, אני לא בטוח שזה

אנחנו מדברים על 180 מפעלים שכל אחד מהם הוא טעון היתר פליטה. יש לו שינויים, יש בקשות. מן הסתם בן אדם אחד לא עושה את כל הדברים שקשורים במתן ההיתרים לכל פרט ופרט של

אוקיי. אני כן אולי אני כבר אתייחס להערה של חבר הכנסת אלקין. לא, תשמעי את כל ההערות ותתייחסי. רק צריך להוסיף שכן יש פה גם ממונה שהוא ממונה בכיר,

שבאמת הוא גורם מקצועי - יש חשש שיכול להיות שיהיה פה איזה שהם הכנסה של שיקולים אחרים. למרות שפה זה סוגיות מדיניות, חוץ מהעיצומים. כן,

מסוים. לא, לא, דווקא פה אין שאלות. לא, ממונה כן. לא, אצל המנהל. לא, גם אצל המנהל. גם המנהל הוא זה שקובע בסופו של דבר. ההשגות מגיעות

לעניין המומחיות הממונה. אז תראו, אני עובד בבית חולים הדסה. אם יבוא מישהו,

אבל אם יבוא מישהו והוא צריך קרדיולוג ויתנו לו פולמונולוג זה לא בדיוק מה שהוא צריך. אז לא סתם נקבע בחוק שזה ראש אגף איכות אויר.

וכיום ברירת המחדל בחוק אויר נקי היא להשתמש בטובה מבין כולן, מבין כל האפשרויות. וכאן יש נסיגה לאחת הטכניקות וזה פתח באמת למקח וממכר,

יכול להיות, אבל כולם כפופים בכל מקרה למנהל.

ואני מבין את מה שהעירו עכשיו שבאמת הסיטואציה הזאת משתנה וזה לא תמיד רק סוגיות של אויר נקי.

להגדיר את המנהל כבעל תפקיד קבוע, אבל מעובדי המשרד,

למשל סמנכ"ל תעשיות לצורך העניין,

למשל לנושא העיצומים הכספיים יש אצלנו מצבים שבהם מי שהוא אחראי להטלת העיצומים הכספיים הוא סמנכ"ל אכיפה במשרד. יש חקיקה שזה גם מתייחס לזה במפורש. זה לא טוב. ויש מצבים שבהם הגורם המתאים הוא גורם סמנכ"ל אחר

ובישיבה הבאה לתת לנו אפילו, לא יודע, במצגת איך זה הולך לעבוד הדבר הזה. כי זה נשמע, תחשבו על זה שוב פעם.

הערות נוספות?

מהי טכניקה זמינה?

אם רמת הפיתוח שלה מאפשרת יישום מבחינה טכנית,

ומה זה מיטבית? מיטבית היא הטכניקה היעילה ביותר בהשגת רמה כללית. השבתי בעניין הזה בדיוק לאריה קודם. וסך

מקומות שצריכים תיקון והם צריכים קיצור של משך ההיתרים ולא הארכה.

ממונה פוליטי שייתן אותם. המקומות האלה הם ממש צריכים, זאת אומרת החקיקה הזאת צריכה לראות, הרי המהות של חוק אויר נקי הייתה לשפר את בריאות

כי את סיעור המוחות האלה עושים ביחד, בדרך כלל.

בשעות הקשות שיש לנו אחר כך. אני רוצה להתייחס.

מי עוד ביקש? זהו לסעיף הזה. בבקשה, היועץ המשפטי. כן, אני רוצה

שזה צריך לשקול אם להכניס או לא.

שהמשרד מבקש בעצם במסגרת הזאת, אנחנו סבורים שזה בהחלט אפשרות שצריך לשקול אותה

השאלה מה אני הייתי עושה אם הייתי יושב ראש ועדה והשר להגנת הסביבה היה השר אלקין. האם הייתי? אני מניח שכמה שלא תופתע, עמדתי הייתה אותה עמדה גם אם הייתי היום השר להגנת סביבה. אני גם לוקח בחשבון שאולי פעם אני אהיה.

תחשוב גבוה יותר,

וכמובן אני אומרת שוב, הכל בהתאמה לתנאי הארץ. זאת אומרת, במקום שבו האסדרה האירופית לא קיימת ביחס לפעילות סביבתית,

אם זה יכול להיות אבק מדברי, זה יכול להיות

אבל אני רק דבר אחד מנסה לחשוב.

האם בסוף לא צריך להיות איזה שהוא דבר ברור שמתרגם את הדברים הללו?

ולא איזה משהו שנשאר כל הזמן לפרשנויות. הסעיף פה הוא מצד אחד מאוד מגביל, כי כתוב שכל הפעלת הסמכויות צריכה ממש

כן, כן, זה במסגרת האחווה הממשלתית,

באמת, אם היינו מדברים רק על דירקטיבה אחת או איזה שהוא מסמך אחד שאנחנו מדברים עליו, אז ברור, אדוני צודק. אפשר היה לקחת את הדברים ולהעתיק את

לכל הפועלים בדבר?

יהיו מסמכים מנחים של המשרד, כפי שיש לנו גם היום.

אנחנו יודעים שזה לא פשוט. זה החלק הראשון שאמרתי, במצב של עכשיו אתה, זה ממש לא

שבחקיקה אין לכם ברירה,

או במסגרת כמו שקראת לזה הנחיות, שגם קיים בגרמניה נתת דוגמה מה-"לופטישף". אם אני יודע והייתי אפילו מכניס את זה בחוק, שייצא נייר של משרד הגנת הסביבה הישראלי שמסביר לאלה שצריכים לקבל את ההחלטות

"במסגרת התיקון המוצע המחוקק מאמץ ומפנה בהזדמנויות שונות בתיקון לעקרונות האסדרה האירופית וקובע שלפיהן יישק

אני כמובן מתבדח לשם ההדגמה, לא הוצג חוק עזר מ-"שטוטגארט" דווקא. אבל כן הוצגו אסדרות אירופיות שהן טכנית - - - אתה

באירופה זה הכל אירופה. כאילו, אז

להישען עליה ולא לנוע. כן. רק כאשר אין בדירקטיבה מענה מתאים נכון או לא קיים, ולא שכל מה שאנחנו קוראים cherry picking. אני

על פי נושאים כן. אבל לא, בוודאי שאם יש משהו שמדבר על רעלים ומשהו שמדבר על משהו אחר אז לא מסתפקים בזה ואומרים שבדירקטיבה הזאת לא כתוב כלום על רעלים אז אני לא בעניין. לא זה מה שהיא אמרה. היא אמרה באותו נושא, פשוט לא לעשות ריבוי

קודם כל הרובד המקצועי של מקבלי ההחלטות.

ובמובן יותר רחב גם להנגיש את המידע

היא נורמת מינימום.

מותר להם להחמיר עליה, מותר להם לקבוע הוראות אחרות. וכאן לא מסתפקים גם באסדרה,

בעיריית שטוטגרט למשל. ולכן הנוסח שמוצע כאן הוא

המילה "בהתאם".

ולכן אני אומר, בשיחות המוקדמות שקיימנו אני חושב שהעקרונות שלפיהם צריכים - - - אבל איך נשאר הנוסח הזה אחרי השיחות המוקדמות? כי עוד לא גיבשנו נוסח מוסכם על שני הצדדים. אבל אני חושב שאנחנו

אין סיבה שיהיה לי היתר, כי אני לא מזהם כפי שהחוק היה מצפה שאז יהיה, אני אהיה צריך היתר. עכשיו, אם אני פועל בלי היתר ואני כן עובר את ההספק המינימלי של החוק בפועל, אז

זו התשובה שהאיחוד האירופי נתן. וההיגיון שגל אמר הוא נכון.

סף מינימום שמעליו המפעל יחויב בהיתר. זה סיבה אחת. סיבה שנייה, אם לדוגמה יש עכשיו מפעל מזון שעובר את הספים, אבל יש חקיקה מתחום המזון שמגבילה אותו ואוסרת עליו ולא מאפשרת לו בפועל לעשות, לעבור את הספים, אז הוא גם לא יהיה טעון היתר.

יש לו איזה, זה דוגמה שניתנה. יש לו אמבטיה? מה שקראתם לזה? גדולה מאוד. כי זה מה שהוא מצא בזול ביד שנייה וזה מה שהוא הביא.

יש עליו מגבלה נורמטיבית כזאת או אחרת, אז הוא לא צריך להגיש בקשה להיתר.

למען הסר ספק מגיש איזה שהיא בקשת הבהרה, מעין פרה רולינג לממונה, שאומר לו באמת המגבלה הזאת באמת מאפשרת לך לא להגיש בקשה להיתר.

אני אציע לוועדה לא להרחיב פה את חובת שיתוף הציבור. שיפרסם לציבור שיש לו אמבטיה גדולה מאוד, אבל בתנאים אחרים הוא לא עומד. ואז נדע למה פטרת אותו.

הוא לא פוטר אותו. גם אני חושב ככה. זה מנוסח כפוטר. לא.

חברים, לא דיאלוג. כן, כן, תמשיך. עוד שתי התייחסויות:

אני חושב שבהחלט בעקבות השאלה של פרופ' לוין אנחנו נבקש לדעת באמת מאותם 180 מפעלים על מה אנחנו מדברים. אם יש באמת דוגמאות אנחנו נבקש לדעת אותן. שבהן יש את המגבלה הפיזית או הנורמטיבית שאתם חושבים שתגרום לכך שהם יהפכו לכאלה שלא חייבים בהיתר. ההתייחסות השלישית היא הערה לנוסח עצמו, שאנחנו חושבים שבעצם צריך להוסיף פה הבהרה שהיעדר החובה לקבל היתר היא כל עוד המגבלה הפיזית או המגבלה על פי דין היא מגבלה שמתקיימת בפועל.

לא רק בעת הפנייה של אותו מבקש הבהרה מתקיימת אותה

וההצרה של הממונה על אי החבות בעצם תלויה בכך שאותה מגבלה ממשיכה להתקיים. כלומר, אם תוסר המגבלה הצהרת הממונה אין לה תוקף עוד. זה מקובל עלינו כמובן. שבעל המפעל יגיש תצהיר על זה, על המגבלה. שתי הערות. למה נזכרת בסוף?

לא, הרמתי את היד. אה, לא שמתי לב. לא משנה. לגבי ההערה השנייה של הייעוץ המשפטי.

אנחנו סבורים שלא די רק בלבד שהתנאים האלה מתקיימים, אלא גם דרושה, אולי המשרד יוכל להגיד איך זה מתנהל בפועל, אבל דרושה גם הודעה אקטיבית של בעל ההיתר, כדי להודיע שהתנאים אולי הסתיימו, למשרד עצמו. אולי יוכל להרחיב איך ההתקשרויות האלה מתנהלות. והדבר השני שרציתי לשאול שאלה טיפה יותר פרקטית. למשך כמה זמן דברים כאלה בדרך כלל מתנהלים? זאת אומרת האם בתקופה של כמה חודשים? האם יש פה מקום בכלל בחקיקה להגיד שלפטור מהיתר הפליטה בתנאי או שהממונה כבר יקבע את הזמן, את הפקטור של הזמן בתוך הפטור.

איזה זמן? אני אגיד רגע שנייה אחת.

לצורך העניין, אם דיברנו על הדוגמה של התכת מתכת. אז אנחנו מכירים את מפעלי ההתכה. אחרי שחוק אויר נקי עבר עשינו סיורים, בדקנו את הרשימות שלנו איזה מפעלי התכה קיימים במחוזות. פנינו אליהם, ביקשנו מהם מידע מקדים עוד לפני שהם היו צריכים להגיש בקשות. בכל הדיונים האלה נעשו בתקופת המעבר, לצורך העניין, המפעלים למדו את דרישות החוק ואנחנו למדנו את המפעלים.

ברגע שהמפעלים ראו שיש להם, הם עומדים בדרישות החוק והם טעוני היתר, נכנסו מה שנקרא, סליחה על הביטוי, לרשימה השחורה. כאשר מפעל ראה שהוא נמצא במעין סיטואציה כזאת שמצד אחד התנור שלו עובר את הסף, אבל מבנה היציקה שלו לא מאפשר לו בעצם בפועל להפעיל את התנור מעבר לסף, אז הוא נכנס איתנו לדיון.

ככל שאנחנו רואים שזה משהו ארעי, אז זה לא עומד בדרישת החוק כפי שהיא נכתבה, בהתאם להוראות האיחוד האירופי, אני צריכה לציין.

אם זה איזה שהוא מתקן ארעי זה לא רלוונטי. זה אומר שהוא יכול להסיר אותו.

יש מסמך של האיחוד שמבהיר את הנקודה הזאת ומדובר על מתקנים שהם קבועים. שעל בסיסם המפעל פועל. לא משהו, איזה כפתור או מתקן שאפשר להרים אותם. וזו הסיטואציה העובדתית שאנחנו אותה בודקים. ולכן אין פה עניין של זמן. וכמובן,

שוב אני אומרת, תמיד יש את שאלת הפיקוח והאכיפה. תמיד צריך לעשות איזה שהיא בקרה על מפעלים שהם, סליחה שאני אומרת, חשודים כטעוני היתר. יכול להיות בלי קשר לסיטואציה.

אני אומרת, אנחנו מידי פעם קורה שאנחנו מגלים שבלי קשר להוראה הזאת ספציפית יש מפעל שמופעל בניגוד לחוק ללא היתר. אני אגיד את החשש.

שמפעל אולי לאורך זמן ממושך יפעל באיזה שהם תנאים שעל פיהם הממונה אישר לו, זאת אומרת לפעול ללא היתר. אבל הוא יפעל לאורך זמן וכך ייווצר מצב - - - זה לא מנגנון שהממונה נותן לו איזה שהם אישור. זה לא מנגנון כזה.

טוב, אנחנו מיצינו את העניין הזה. אני רוצה רק להגיד. טוב, ניתן לך לסיום מה שנקרא. אני מבינה שזה לא משהו זמני. אבל אני יכולה להגיד לך גם מתפקידים קודמים שלי, גם אם אתה יוצר מצב שההספק שלו לא נדרש והוא לא טעון היתר, אבל המגבלה הזאת תהיה חייבת להיות רשומה בהיתר אחר. זה אומר שאם זה לא יהיה טעון היתר פליטה, אז המגבלה הזאת של ההספק או המגבלה של גודל האמבט או משהו כזה, תהיה חייבת להיות בהיתר רעלים. לא יכול להיות שהמגבלה הזאת לא תהיה קיימת. אנחנו לא מכניסים היום לכל המפעלים מגבלה אסור לכם לעבוד מעל הספים שקבועים בתוספת השלישית. לא, זה דבר שהוא כן בעייתי. כי אם יש אפשרות פיזית. נחדד רגע נקודה. רגע, תן לה לסיים את המשפט. כי אם יש אפשרות לדוגמה אפילו פה, יש אפשרות, הרי יש מתקנים שיש להם אפשרות לעבוד בהספק גבוה יותר. אבל בגלל התפעול שלהם וכדומה הם לא צריכים להשתמש בהספק. לא, זה לא מגבלה. לא, זה אכן כן. כי אם הם יבואו ויגידו אנחנו עובדים בהספק שהוא חצי.

ולכן זה לא נדרש בהיתר. לא, הם לא יכולים לבוא להגיד את זה. כמו שאמרה היועצת המשפטית במשרד להגנת הסביבה. העיקרון הוא שבודקים את ההספק. החריג הוא שיש מגבלה ממשית, כלומר פיזית, לא שהוא החליט.

זה לא מה שהם אמרו. זה מה שכתוב בחוק. זה מה שהם אמרו.

אוקיי, רגע, רגע. האמבט, לא, זה לא מה שהם אמרו. סליחה, תודה. רצית לענות? תבהיר גם את הנקודה הזאת. זה מה שכתוב בחוק.

אוקיי, הלאה. יש המון מפעלים שהם לא טעוני היתר פליטה. עכשיו אחרי הדבר הזה יהיו עוד כמה בודדים שהם גם לא יהיו טעוני היתר פליטה. אנחנו לא נגיד לאלפי מפעלים במדינה אתם לא טועני היתר פליטה. הם פשוט לא טעוני היתר פליטה.

אם ככה, אנחנו מסיימים את הדיון להיום וניפגש בפעם הבאה.

מבקש שמעבר לדיון שהתקיים כאן, על אותם דברים שאנחנו כבר אמרנו, פשוט לקדם את הנושא. אוקיי, תודה רבה ושבת שלום לכולם. שבת שלום.

ננעלה בשעה 16:00.